צוהריים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום הצעת תקנות הטיס (חובת ביטוח בהפעלה מסחרית של כלי טיס) (תיקון), התשפ"ג-2023. את ההסברים קיבלנו ואנחנו עוברים ישר להקראה. ברשותך אדוני, אני אסביר בקצרה. תקנות הטיס (חובת ביטוח בפעלה מסחרית של כלי טיס), התשע"ח-2017 נקבעו בשעתו והתבססו על הדירקטיבה האירופית. ביסודן הן מטילות את החובה על מפעיל אווירי של כלי טיס בהפעלה מסחרית לבטח את כלי הטיס שהוא מפעיל, את הנוסעים, את הכבודה, זה צד שלישי, מפני שורה של סיכונים. התקנות הישראליות מבוססות על דירקטיבה אירופית שהיא עצמה מיישמת ומבוססת על אמנה בינלאומית, אמנת מונטריאול. עם השנים חלו העדכונים לפי האמנה והגיע תורנו לעדכן את הסכומים בתקנות שלנו. וזה מה שאנחנו עושים היום.

תתחיל להקריא אותה ואנחנו מודים לך. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46 ו-168(א)(6) לחוק הטיס, התשע"א-2011 (להלן החוק) ולפי סעיף 23(א) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963 (להלן חוק הרישוי), בהתייעצות עם הממונה כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוחי), התשמ"א-1981, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ולפי הצעת רשות התעופה האזרחית בהתאם לסעיף 168(ב) לחוק, אני מתקינה תקנות אלה: תיקון תקנה 2 בתקנות הטיס (חובת ביטוח בהפעלה מסחרית של כלי טיס), התשע"ח-2017, בתקנה 2 - בפסקה (2),

"1,131" יבוא "1,288". בפסקה (3), במקום "19" יבוא "22". להסביר אדוני?

יש פער. זה התיקון. תחילה תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן. בגדול מעדכנים שני סכומים ומבקשים שזה יחול בתוך 90 ימים על מנת שניתן יהיה לעדכן ככל הצורך את הפוליסות. כמו שכתוב בחוק. מי בעד? יש מתנגדים? אין.

הצבעה אושר אושר פה אחד. תודה רבה לוועדה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:03.